הכנסת, היום י"ג בחשוון התשע"ט, 22 באוקטובר 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש

הונחו על שולחן הכנסת הודעת שר החקלאות ופיתוח הכפר חבר הכנסת אורי אריאל על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יצחק וקנין ואיתן ברושי

ובמקומות אחרים לא דיברו על כך. אני חושב שיש חובה שלנו להביע זעזוע מעצם שרפת ספר התורה, וזה לא משנה כרגע מי עשה את זה ולמה הוא עשה את

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי, כידוע לכם, לאחרונה אנחנו שומעים על התפרצות של כמעט מגפת חצבת.

כל אחד שעבר חצבת אומר: אה, עברתי את זה,

חברי טלב אבו עראר ואני, וגם סעיד,

לא מזמן ביקרתי בכפר רג'ר. אני לא יודע אם היושב-ראש מכיר את הכפר.

בגבול,

שבין לבנון לבין ישראל. החלק הישראלי מוכר מאז 1982 כמועצה

עכשיו, אנחנו רואים כבר,

לא באו להגנת העיתון לא עיתונאים ולא עורכים,

ככה רועמים והיו מתרגשים מאוד אם היה מדובר בחינוכית, בערוץ 10, בעצם בכל ערוץ אחר,

אנחנו היינו כבר שומעים פה

הרופאים האלה והאחיות והאחים האלה מטפלים בכל האזרחים, ולרוב הם עובדים בבתי חולים, וברור שרוב האוכלוסייה היא יהודית, אז רוב המטופלים שלהם הם יהודים. מה נגיד להם?

היהודי שמוכן להפקיד את הבריאות שלו בידי אותו ערבי, שהוא יטפל

עודד פורר, ואחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. תודה, אדוני היושב-ראש.

השם ייקום דמה. לפני 13 שנה, בערב שמחת תורה, שני

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לומר לכם שאלימות נגד נשים היא לא רק בעיה של נשים, ומשום מה היא הפכה להיות בעיה של

התרבות, וגם של הדמוקרטיה, היא החופש ליצור ולייצר כל מה שעולה בדמיונו של אדם. את זה מדינת ישראל צריכה להבטיח לכל מי שיוצר תרבות בתחומה,

אחריה, חבר הכנסת דב חנין.

עם כניסתו של הממונה החדש על שוק ההון מר ברקת, משה ברקת, החליט לפטר את הנהגת שעבדה עם הממונה הקודמת, כי הוא פחד שיעלילו עליו, ולא היה נוח לו להישאר כנראה עם אישה במקום סגור הרבה זמן.

והיום פניתי לשר האוצר בבקשה להקפיא את המינוי

ואנחנו צריכות להתקומם כשמנסים לדחוק אותנו הצידה. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. תודה

להענישה, להשאיר אותה מחוץ לדלת הגן, כאשר היא בכוחה הדל מנסה להיכנס לתוך הגן, ורק היא נותרה בחוץ והיא בוכה ובוכה במשך דקות ארוכות. אז אומנם היום יעלה החוק לפיקוח המעונות אשר יזמה חברתי חברת הכנסת קארין אלהרר ואשר עבדנו עליו קשה בוועדה לזכויות

חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של זוהיר בהלול, שנכנסה לתוקפה ביום חמישי,

בחשוון תשע"ט, 18 באוקטובר 2018,

בהתאם לסעיף 15

עצמי: אם זה המצב, איזה טעם יש לחזור,

ולהיות חלק מהמיעוט המשמיץ?

צריך, כמו בתרבות שלום, גברתי

היה כמותו. אלפי צעירים ערבים מתדפקים על דלתות השירות הלאומי ורוצים להתגייס למשטרת ישראל. בזמן שישנתי ראש הממשלה והממשלה הובילו את המאבק בשחיתות הממאירה את

והפעם התרבות על הכוונת, מי לנו, מי לצרינו.

אה, כן, הינה, הזכרנו את ועדת אלאלוף, זה עניין ממש שולי וזניח. איפה תוכנית

ולמה עכשיו לקראת כתב אישום, אם יהיה,

אנחנו מאחלים

אבל אם יהיה, למה אתה צריך להיות חסין מעל לחוק ולהיות חסין מפני העמדה לדין? ואם יש הקלטות במקרה בתיקי החקירה, אז אנחנו נביא את חוק ההקלטות.

בעזרתם, אלה שהיו לי לאב, גידלה אותנו למופת בימים שהמדינה שלנו עצמה הייתה על הברכיים, לא היה לה לתת, ואנחנו הבנו את

ואלכ, השתפרת בנאומים. תותח-על. תותח-על. תודה רבה, אדוני

ובאמת מעומק הלב, חברי משה מזרחי, חבר הכנסת משה

חברי חבר הכנסת משה מזרחי, אומץ לב ציבורי, דרושים אנשים שידברו אמת גם כאשר זה לא משתלם פוליטית. בתקופה שבה קברניטים

וזה מראה משהו על הרגישות האין-סופית שלו. בדרך כלל אנשים מסתפקים בכלבים, בחתולים. אתה תמיד הולך לאקסטרים. זה מזכיר לי גם,

כמה בקדנציה הקודמת קידמת כאן חקיקה לא טריוויאלית בכלל, עבור מיעוטים, עבור נשים, עבור הנשים שקולן אינו נשמע, לא

בשל החשש הזה אוכל רב ואיכותי נזרק ומתבזבז, אף שניתן להעבירו,

אני חייבת לומר שגם אני, במסגרת סיורים של שדולת

מהכנסת התשע-עשרה כבר.

איפה שולי? גם שולי. חשוב לומר,

ובזכות יו"ר הוועדה, שנתן לי את הכבוד להקריא את החוק,

וקודמה בכנסת הזאת בכל הכוח על ידי חבר הכנסת אורי מקלב ויושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף עד להבאתה לנקודת הסיום, נוגעת, לעניות דעתי, לתפיסה שרואה בערבות ההדדית את אחד

שכבר קבענו אותם בתחילת הכנסת הזאת בשעות הרבות שישבנו על חוק המזון. הצעת החוק הזאת פותחת פתח למאות ארגונים

ושאינם לוקחים כרגע חלק בתרומת מזון בשל חוסר הוודאות שהם היו בה עד היום, והיום הדבר הזה

אין מתנגדים, אין נמנעים. גם פרופ' יוסי יונה, חבר הכנסת, רוצה לצרף את תמיכתו. עכשיו ניתן לשניים מאלה שפעלו בחוק להגיד

שתמכו וסייעו בקידום הצעת החוק הזאת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך ולחברים, קודם כול לחבר הכנסת מזרחי, שדיבר, שהוא רואה את

וזריקת מזון זה לא רק חבל על הכסף אלא השחתת מזון וזה השחתת הנפש, כשמשחיתים מזון זה משחית את הנפש. וראינו את העם כולו רוצה לא לזרוק את האוכל הזה ורוצה לתת

כחוק היסטורי, ואני מסכים איתך. זה ממש מהפכה בתחום הצלת ותרומת מזון בישראל.

החשוב הזה, אני רואה בו מהפכה של ממש, ואחרי שנים של עבודה, החוק הזה מסדיר סוף-סוף את תחום הצלת ותרומת המזון בישראל, מסיר את עננת התביעה, שהפחידה כל כך הרבה גורמים

אני רוצה להודות במיוחד ללקט. לא נתנו לכם מתנה, הטלנו עליכם אחריות אדירה. באמת, כל הכבוד שהסכמתם ונאבקתם כדי לקבל אחריות. זה סמל האחריות החברתית. אתם הסמל של האחריות החברתית, גם האישית וגם

זקוקים לדברים אחרים. אני רוצה גם לציין דבר אחד: אוי ואבוי לנו אם המהלך הזה מחליף את הממשלה. לא להחליף את

זורקים את האוכל הזה לפח, וזה חשוב שיגיע לאנשים שזקוקים לו. תודה רבה לחבר הכנסת חאג' יחיא. אנחנו עוברים לסעיף הבא

הכנסת מתבקשת לאשר החלטה זו.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל.

וחבר הכנסת אורן חזן סוגר את הרשימה.

סליחה, אחרי זה אתה תקריא.

התקיים דיון מאוד רציני בעניין הזה. הגיעו בכירי המשפטנים, פרופסורים מהאוניברסיטה, שופטים לשעבר בבית המשפט העליון, שופטים מחוזיים בדימוס, מומחים מכל הכיוונים,

מרבים אצלנו להזכיר את המדינות שבהן מתקפות כאלה קרו באמצע המאה ה-20. אבל אני רוצה להזכיר דווקא את אמצע המאה ה-19, שבה נאמר המשפט: La légalité nous tue על ידי מי שהיה אז ראש ממשלת הרפובליקה הצרפתית אודיו בארו בינואר

טוב, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, אורחים,

שלום לא יהיה פה בקרוב,

אני רוצה להתרכז בדקות

הפסולה, הארורה, של אותו, אני לא רוצה אפילו לקרוא לו אדם, לא מגיע לו בכלל שנכנה אותו כך, אידיוט בחליפה נראית לגיטימית. היום אני נוסע ושומע בבוקר את יושבת-ראש מפלגת

יש לי עוד הודעה, על חילופי גברי, היא לא פה. בוועדת הפנים, במקום חבר הכנסת זוהיר בהלול יכהן חבר הכנסת רוברט טיבייב. תודה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

אני מתאר לעצמי שאנחנו לרוב נוכל לרשום אוכלוסיות חלשות לאותו מאגר. הם יוכלו להירשם באופן אישי או באמצעות שירותים שאני בטוח שגם השרה גמליאל, גם משרד הכלכלה וגם הרשות לסחר הוגן והגנת הצרכן,

הקמת המאגר תנוהל לפי ההוראות, לפי החוק,

ולכן, גם לאחר אישור החוק בקריאה שנייה ושלישית ייקבעו תקנות, ואני מניח,

אתה חבר ועדת הכלכלה, אז אני מניח ששם אתם תראו את התקנות,

שמבקשים במפורש להירשם במאגר, שהם מסרבים שיתקשרו אליהם. אני שמח שהמשרד אימץ את זה.

אדוני שר הכלכלה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל. עכשיו לחבר הכנסת איציק שמולי, שגם לו יש הצעת חוק מוצמדת להצעת החוק הזאת. שלוש דקות לרשותך.

אדוני

ואין שום ספק שבחודשים האחרונים אנחנו מתחילים לעשות צעדים מאוד מאוד נחושים בעניין הזה. צריך להגיד מילה טובה, בוודאי לממשלה, שמרימה את הכפפה, לך, השר

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים בהצעת חוק הגנת הצרכן. ראשונת הדוברים, עאידה תומא

ואחריה, תמר זנדברג.

ביומיים האחרונים היו הרבה חדשות ושינויי דעה בנושא ח'אן

עוולות אפשר לבצע כדי ללכת בתוכנית מדינית של קבוצה מסוימת? לא במקרה זה השיח שהולך ומתפתח סביב ח'אן אל-אחמר. ח'אן אל-אחמר זה אכן בעיה אנושית, תודה. אבל הוא גם פשע מלחמה, והוא בעיה פוליטית, בעיקר. תודה לחברת הכנסת סלימאן.

אלא התיישבו במקום,

זו קרקע של אנשים שלא ביקשו שמישהו יפנה אותם. זו קרקע פרטית. מאז שהם נמצאים שם עד 67' הם היו קיימים באותו מקום, מהתקופה

הרצף הערבי-הפלסטיני שם. ולכן, הנושא הזה הוא לא יישום חוק ולא דאגה לחוק. בימין רוצים להישען על ההחלטה של הבג"ץ.

תודה לחבר הכנסת חאג' יחיא.

אם הוא לא יהיה, רויטל סויד. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה,

אגב, למרות שהעברנו את חוק

רבותיי, אנשים בעלי ערכים נבחנים כשלא נוח להם.

כשבג"ץ קיבל את ההחלטה השגויה לפנות את עמונה. קראתי לחבריי בעמונה, אמרתי להם: קבלו את

הכנסת איילת נחמיאס ורבין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לפתוח בברכה לנציגות תנועת נשים עושות שלום. כמו בכל יום שני, לאורך הרבה הרבה הרבה זמן, הן מלוות אותנו כאן,

נמצאות במליאה.

ישירה של יחסה לשאלה הפלסטינית, זו תוצאה ישירה של מדיניות ההתנחלות, שממשיכה להיות מקודמת גם בעצם הימים האלה. וזה ההקשר שבו אנחנו צריכים לראות גם את עניין ח'אן אל-אחמר,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, 23 שנה עברו מאז רצח

ומבחינת מנהיגי הימין הישראלי נראה שתם הפרק הממלכתי ואפשר להתחיל בשכתוב ההיסטוריה. לא הייתה הסתה מימין לפני

גם בתקופה הקשה שהוא עבר תמיד הוא חשב על האנשים, חשב על האזרח הקטן. זאת הייתה תקופה קשה מאוד של הסתה מכוערת: קריאות "רבין בוגד", "רבין רוצח", דין רודף,

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לברך על הצעת החוק הזאת. אני לא רואה פה את שר הכלכלה, אבל את השרה לשוויון חברתי אני רואה, ואני רוצה לברך את שניהם על היוזמה

סכומים גדולים, ואהבנו מאוד את אבא, אז סלחנו לו. אבל זה לא יכול להיות. התופעה הזאת צריכה להיעקר מהשורש. צריך לתת לכל אדם בצורה ברורה ובהירה את ההחלטה,

וכמובן לא להיכנס בכלל לתוך המעגל הזה ולהימנע מכל הרכש הזה

בזמן שמארגני העצרת, קריאת ביניים, יצאת ידי חובה.

אורן, ביקשו ממני sick לרגל חזרתך לאולם, מה זה עושה. אני לא

תמצא דרך אחרת לשמוע אותי. אף פעם היום. די, אורן, תפסיק. ביקשתי דבר יפה, אבל.

זה שמארגני העצרת חושבים, או מנסים לחשוב, להדיר את מרצ

תודה, אדוני היושב-ראש, אני אוהב אותך. אנא בחיבכ, אחי. ראיתי אותך רשום אחר כך.

קסניה סבטלובה.

כבוד היושב-ראש. אני מקווה שהסאגה הסתיימה שם בשלום, של נרשמים כאלה ואחרים.

אמרנו אחרי מלחמת יום הכיפורים שחשוב לנו לא להיות מופתעים יותר בקטע צבאי או

תודה רבה. מסיימת, משפט אחרון. אז אתם תראו שאנחנו יורדים מנכסינו מהר מאוד בעולם הערבי. כל הסיפורים האלה על מזרח תיכון חדש,

הכול

-ראש, כנסת נכבדה,

אורחים ואורחות יקרים, רגע אחד להשיב לדבריו של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. עיסאווי, אתם צריכים לשאול את עצמכם למה גם המחנה שלכם בעט אתכם מחוץ למחנה. אבל אתה יודע מה, אני מסכים איתך. אורן, אורן. צריך לתת לכם לדבר בעצרת.

יודעים למה הוא מחייך? אדוני היושב-ראש, אתה יודע למה הוא מחייך? כי גם עיסאווי פריג', חבר שלי, יאללה, יאללה. חבר שלי, גם הוא יודע את האמת. אח

כהן,

בניסיונות רבים לפתור כבר את הבעיה של העושק של האזרחים הוותיקים. ואני אומרת לכם שכבר קידמנו בעבר הרבה חוקים בכנסת,

מכה קשה פשוט, של עושק ואלימות כנגד אזרחים

רבע מהקשישים העידו שנלקחו מהם כספים בניגוד לרצונם. אי-אפשר להישאר אדישים לנוכח עומק התופעה המחרידה הזאת. אני לא מצליחה לעכל כיצד אנשים מוכנים לשדוד לאור יום את ההורים והסבים של כולנו עבור בצע

בנוסף לזה,

בעוקץ האזרחים הוותיקים שלנו שעליה אנחנו עמלים בימים

ולשמה העמדתי 15 מיליון שקלים מכספי משרדי. במסגרת התוכנית אנחנו נטפל בחמישה מישורים על מנת לסיים את מעשי הנוכלות לאלתר. אנחנו נביא גם לשינויים בחקיקה,

אם כן, בשעה טובה אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'

(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט 2018. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61) (מאגר

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018. לקריאה שנייה ושלישית.

ההסדר החוקי הקיים כיום לעניין רישוי של מעונות היום לפעוטות ופיקוח עליהם הוא חוק הפיקוח על מעונות,

1965. בפועל, היקף האכיפה והפיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מכוחו של חוק הפיקוח משנת 1965 הוא

הוועדה אפשרה לממשלה לקבוע החלה הדרגתית של הוראות התקנות, אך לא של החוק, בהתאם להסדר שייקבע בתקנות ויובא לאישור הוועדה.

הלחץ? נצביע עליו בשבוע הראשון אחרי שנחזור לכנסת. אני ביקשתי לעשות זאת כדי שאנחנו נוכל לעבוד במהלך כל הפגרה ולהביא את הצעת

היועצת המשפטית של הוועדה, שעשתה ימים ולילות ועוד לילות ועוד לילות כדי לחבר בין כולם, ולא נחה עד הרגע הזה ממש, למנהלת הוועדה תמי ברנע, על העבודה בתנאים, באמת, אנחנו חייבים לך עכשיו קצת נחת.

אני לא, הרבה פעמים עומדים כאן מעל הדוכן ואומרים שעושים היסטוריה ומדובר ברגע היסטורי

לנצל את שתי הדקות שנותרו לי ולהודות לכל מי שנכח בישיבה:

למי שהובילה את הכול ביד רמה,

מצביעים?

רק שאלתי, לא, עוד לא הייתה הצבעה. אנחנו כבר ניגשים להצבעה על הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות התשע"ט 2018, בקריאה שנייה, ואחר

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק השרה לשוויון

חקיקת המשנה שיש להתקין מכוחו, דרוש למשרד זמן נוסף להשלמת התקנת חקיקת המשנה ופרסומה. כדי למנוע מצב של ריק סטטוטורי ביחס לתחומי הפעילות המוסדרים בצווי הפיקוח שלפי סעיף 247

מיכל רוזין, מוותרת. מאיר כהן רוצה לעלות. בבקשה, יעלה ויבוא. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת הנכבדים, אורן, אל תדבר

וכל שקל היה לילדים שלהם, למערכת החינוך. הוא אמר שם משהו נורא. הוא אומר: אנחנו, המרוקאים, ברגע שאנחנו מקבלים כסף, במקום לשלוח את הילדים ללמוד אז אנחנו עושים חאפלות. עכשיו, זה בטל

סיכום שירותי בריאות לתלמידים לשנת הלימודים הקודמת עולה כי קיימים פערים משמעותיים בין המרכז לפריפריה בכל הקשור בחינוך לבריאות. על פי הנתונים, רק 16% מילדי כיתות א' עד ט' במחוז דרום

במחוז הצפוני, שבו מתגוררים לפחות כמיליון וחצי, רק

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. תמר זנדברג, איננה. איילת נחמיאס ורבין, בבקשה.

אם אתה מתכוון לכך ברצינות, אני חיילת שלך בצבא הזה של האיחוד הלאומי, כי זה יותר חשוב מכל אג'נדה אישית של מישהו מאיתנו פה. הוא לקח את לחיצת היד שלי, שעליה, אני אומרת לך, אני לא מתביישת להגיד,

אולי אפשר להגיד גם שלא כל הימין רצח. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. לא תמיד יש ערבים כאלה כאן בימי שני

הכנסת ישראל אייכלר, כבודו. כבוד היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, השבוע כולם דיברו על ההסתה בעקבות התאריך של רצח רבין,

אנחנו יודעים שיש היום הרבה הורים טבעונים שהם נגד החיסונים. אני מכיר אחד כזה שהילד שלו נפגע לפני 20 שנה מחיסון והוא עד היום נכה

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, היום ניהלנו דיון בוועדת חוקה על חוק היועצים המשפטיים. זוכרים את החוק הזה, שהגיע היום שוב לוועדת חוקה?

עכשיו, עם כל הכבוד,

השר, ואם השר פועל בהתאם לחוק, אז אין שום

זה כינוס שנתי חשוב מאוד של 400 קהילות, גדולות וקטנות, שאחת לחמש שנים מקיימות את הכינוס בישראל, מדי שנה הן מקיימות אותו בארצות הברית. אתמול נפגשנו בבית הנשיא עם נציגים שלהם, והם העלו במלוא החומרה את הנושאים שמעסיקים

עושה למענם. זה לא יכול להיות חד-צדדי וזה לא צריך להיות חד-צדדי.

ישראל, רצח יהודי את ראש הממשלה. מה גדולה הבושה. מה גדולה הבושה שדווקא מפלגתו של אותו ראש ממשלה מבזה אותו, מבזה את הכנסת, מבזה את היום הזיכרון הממלכתי

תיגש ושתה כוס מים, כי אני חושב שהתרגשת מאוד. אדוני היושב-ראש, אני זוכר את היום הזה ממש. הייתי בארץ שנה. וכמו שאנחנו

אבל לפחות למפא"י הייתה דרך.

מי מפא"י? מי ימין? מי ליכוד?

גם כאלו שעמדו כאן על הדוכן הזה בלי בושה ושיקרו. ממחזרים כאן שקר

איפה הייתם כשפרסמו אותו במדי נאצי, או בדמותו של היטלר? איפה הייתם כשהייתה הגיליוטינה באותה הפגנה איומה?

ממעקב אחרי החקיקה הזאת, אחרי החוקים הללו, ברור שהחוקים הללו יוצרים עבורנו נזק אדיר בעולם.

ואז אני תוהה, ואני

לצערי, מאוד יכול להיות שזה יצא לכם בקלפי, אבל במחיר של פגיעה אנושה בדימוי של מדינת ישראל, שכולנו חרדים לה ואוהבים אותה, ואתם פוגעים בה יותר מכל אחד אחר.

מה ישלמו? כי זה כל הרובוטים שהם בנו, וגביעים, ויכול להיות שיש חריגה פה ושם במשקל, וביקש שיקבלו יחס טוב. מה

היושב-ראש, אני לא יודע אם אתה יודע,

ידעת? לא. לא.

אז לפני למעלה מ-30 שנה הייתי אגרונום. עבדתי בתחנת הניסיונות בערבה,

של רבין עשינו משהו שהוא מעבר לחובתנו, משהו בהקשר של השלום עם ירדן,

שהוא מעבר להסכם? מה עשה ראש הממשלה נתניהו בעשור הנפלא שהוא ראש ממשלה שהוא דיבר עליו? מה הוא עשה לגבי

תודה.

תודה רבה. היושב-ראש, אתה יכול לשאול אותו אם הוא אזרח ישראלי או ירדני? חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא נמצאת, חברת הכנסת ענת ברקו,

אתה מגעיל אותי. אתה בושה לבית הזה, אורן חזן. וגם אם יש לך איזה קבוצת צרחנים שעושים לך לייקים, שתדע שאתה ליצן ותמיד תיזכר בהיסטוריה כליצן,

כמנהיג.

שתגדל ותראה איזה סרסור של שנאה אבא שלה היה, ומה הוא עשה בחברה הישראלית בשביל לפלג. חיליק.

שכל כך אוהב את ישראל,

חבר הכנסת נגוסה, בבקשה. אתה מוותר.

בבקשה. הגיע הזמן שיגידו לך את זה. אתה בושה לבית הזה, לחברה, חיליק, קריאה ראשונה. אתה תאונת עבודה של הליכוד, ואני מקווה שככה תישאר בזיכרון.

שתדע לך שאתה לא בסדר. לא, אתה לא מפריע לי עכשיו, אורן. לא, אורן, אתה יושב במקומך. אתה תכף עולה. בבקשה. אתה תכף עולה. אני בטוחה שחבר הכנסת דודי אמסלם

אז זה שאמר שנמחק הפער, אז אין מילת קסם כזאת. כי מחר, מי שיגיע לשדולה ויראה את התוצאות של הממ"מ ויראה את הפער הגדול בנשים עובדות ובמובטלות ובנשים

אני שמח לגלות שוב שאני המוציא לאור.

אנונימי ולא רלוונטי מיותר פה בכנסת שרוצה לקבל קצת תקשורת צועק: אורן חזן.

חיליק, חיליק.

אבל עצם העובדה שיש לכם שלוש דקות, ובמקום לעלות לכאן ולדבר על ענייני דיומא, במקום להילחם בשביל החלשים, במקום להילחם בשביל עם ישראל, אתם מקללים ומכפישים,

קדימה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני יכול להגיב ולסכם רק במשפט אחד: הח"כים המיותרים, אלה שאף אחד לא מכיר, אלה שהולכים ברחוב ואף אחד לא אומר להם שלום, אלה שאפילו אצלם בבית לא מזהים אותם, הם יכולים להמשיך לפגוע, תודה רבה. לקלל, סליחה,

זה זמן שבטל. אני מבקש מכם, כל אחד ישמור על כבודו של השני, ולא משנה כן מוצא חן, לא מוצא

אוקיי, חבריא. עבד נרצע של נתניהו. מה כחלון חושב שיקרה עם פסקת התגברות צרה? לא מאשר את שניהם. סליחה,

ההצעה להעביר את הצעת חוק רישוי שירותים

התשע"ח 2018, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 34 בעד, אפס מתנגדים. הצעת החוק חוזרת לוועדת הכלכלה להמשך דיון.

החוק, בשם שרת המשפטים, שר השיכון חבר הכנסת יואב גלנט. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט 2018, מבקשת להביא לשינוי תפיסתי וחברתי

שנים ייקנס העבריין בכפל הסכום, 3,000 שקלים.

הצעת החוק מאפשרת להסדיר בעתיד בתקנות את הטלתו של אמצעי חלופי, מתוך כוונה לשלב כחלופה לקנס,

סדנה טיפולית-חינוכית.

קצת קלישאה, אבל קלישאות הופכות להיות כאלה בגלל שהן נכונות. יש כאן מאבק, ובהרבה

שנדחקות לשוליים. חברת הכנסת שולי מועלם, תודה לך על השותפות ועל שהצטרפת למסע הזה,

ודרך אגב, זה חוצה מגדרים, זה לא רק נשים מול גברים,

גם גברים, גם יועצים משפטיים, גם מקבלי

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האירוע הזה הוא לא תקדימי.

היינו הרבה שנים במקומות האלה, שהחוק הזה כמעט כמעט עובר. אני רוצה להזכיר כמובן את חברת הכנסת

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות.

היושב-ראש. חברותיי, חבריי חברי הכנסת, רגע מרגש. אני רוצה גם לומר שלום לנשים היקרות שצופות בנו עכשיו,

ושרת המשפטים

אין הרבה חוקים שכנסת ישראל מובילה אותנו, הממשלה, כי

תודה רבה, אדוני היושב בראש.

נכבדה,

חושבת שהיום הזה הוא בכלל יום שאנחנו מעבירים חוקים מאוד חשובים: גם

קודם כול,

כי אני מכירה את "הלב"; הייתי שם מלא פעמים, הייתי חברת מועצה. אל תדאגי, אני על מאיר כהן עוד שמעתי כשהייתי חברת מועצת העיר תל אביב. הגעתי

יש פסוקים, כן. אמרתי: לא להתקרב לזנות,

דרך לא טובה. זה פסוק

חבר הכנסת יהודה גליק. אדוני היושב-ראש, גברתי המזכירה, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה,

רבותיי, נדמה לי שכבר הוזכר הנושא של השיקום,

המאבק באתרי האינטרנט. היום הזנות לא קיימת רק ברחובות.

הנגישות הבלתי-נסבלת שקיימת, שאדם בבית שלו יכול פשוט

בבקשה, גליק. שב, אדוני.

בבקשה, גברתי. קודם כול, אני מודה ליושב-ראש, שהתחשב בנסיבות ונתן לי בכל זאת לדבר. כן, זה באמת

שינוי. ואז הבנתי שהנושא לבד יכול להיות נושא לוועדה שלמה, ולא רק לוועדת משנה,

ונענתה חברת הכנסת עליזה לביא, קיבלה את התפקיד על עצמה והובילה

החברות פה, את הנאומים, ובכלל במהלך כל המאבק הזה, לי רצו בראש הרבה מאוד פרצופים ותמונות וסיפורים ונשים שאני מכירה, מכירה היטב,

עושים חישוב מסלול מחדש ברמה הכי בסיסית ועמוקה. והדבר הזה הוא בשורה שאי-אפשר בכלל להבין את העוצמה שלה. שמעתי פה קודם

לכת עם אלהיך". בתיקון העולם שאנחנו מובילים כאן היום יש את שלושת האלמנטים האלה: יש גם עשות משפט, וגם אהבת חסד, וגם

זנות היא לא מקצוע, זנות היא לא בחירה,

מהתורה. אמרו קודם חברת הכנסת זנדברג וחברת הכנסת מיכל רוזין, וכולנו מדברים על מיתוסים שצריכים לנפץ. אז כשאני הצטרפתי למאבק,

שלי דמעו והלב בכה יחד איתן. ואז פתאום נכנסת דיירת חדשה, והיא רזה וחסרת שיניים וללא שערות, ואני אומרת לה: מה? והן אומרות לי:

מה חשבת? יש אישה שיכולה כך להפקיר את גופה בלי הצורך

וזהבה, ועליזה, ועאידה, ואכן, זה יום גדול.

עם יד על הדופק, כי זאת ההתחלה.

תודה רבה. תודה, גברתי. טלב אבו עראר, אמיר אוחנה.

לא מסכימים, בסדר, בואו נסכים שאנחנו לא מסכימים ונדבר בצורה שמכבדת אחד את השני, נתייחס בצורה עניינית לדברים אחד של

מה שמדהים בקואליציה למיגור הזנות זה באמת, במיוחד בהובלה של ניצן כהנא, צריך להגיד, אנחנו פשוט עלינו מדרגה בעניין הזה באופן דרמטי במובן הזה שאני מקווה כבר שהציבור

אם הבנתי כמו שאת הבנת, אז הוא אמר: ואם,

אז צריכים להעניש אותה על כך. הוא לא התכוון שהן בוחרות.

הוא מגדולי התומכים במאבק הזה,

300,000 שקל, בשביל לבנות יחידת טיפול נמרץ ביישוב, סך הכול רכב אחד עם שני פרמדיקים שיישארו 24 שעות, ביישוב של 13,000 תושבים, להציל שם חיי אדם.

תודה, חבר הכנסת סאלח סעד. חברת הכנסת נאוה בוקר נמצאת? איננה נמצאת. חבר הכנסת

ומילה אחת על מה שהיה כאן, אדוני היושב-ראש. תראו, הכנסת הערב, שימו לב,

תראו איזה יופי של ערב היה, וחבל מאוד שהדין ודברים העיב על זה, כי אני משער שהתקשורת תשים בפרונט את השיח הלא-טוב שהיה

; היא הניחה את זה, עסקה בזה רבות,

חוק מחויב, חוק שצריך להיות חוק שכולם משוכנעים בו. לא לא

אני פונה ליושב-ראש ועדת החוקה,

שנספיק להעביר את החוק הזה עוד בכנסת הזאת. זה טוב, וצעד אחד, ולקראת עתיד ורוד למלחמה בכל

לעשות ולעסוק בזנות.

נשים בארץ, וגם תעשייה של נשים שמובאות מחו"ל לעסוק בזה, עושות את זה מתוך עוני, מתוך ניצול. זה עולם ענק של פשע שמגלגלת התעשייה

בבקשה. לא,

חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, ואחריה, מיקי לוי.

אם מותר לי, הזכרתי את חברת הכנסת זהבה גלאון,

בשביל

קשה לעיכול לאותם מקטרגים על החוק הזה, זה לא היה קורה. אנחנו מדברים על נשים, אבל בואו נזכור: מדובר הרבה פעמים בילדות, ילדות משכונת מצוקה, וזה מתחיל בזה שמגיע הדון ז'ואן שבסך הכול מפתה אותה בזה שהוא יקנה לה ג'ינס, שהוא ייקח אותה למועדון, ובסך הכול זה

הזאת היא תופעה חברתית פסולה. זהו ניצול מבחיל של נשים וגופן של נשים. תופעת הזנות בישראל, ואני אומר את זה

לשיקום אותן נשים, לדאוג להן לעבודה, לדאוג, לחלק מהנשים יש ילדים, לדאוג, כן, לחינוך ילדיהן.

אבל היום זה יום של גאווה. היום אנחנו גאים, ואני באופן אישי מאוד גאה בכל היוזמות הנפלאות של החוק הזה, בכל אלה שדחפו

אפשר לרצוח אותה. ומה יקרה?

מי מהשרים קופץ ללוויות של נשים שנרצחו? מי מהם נמצא שם ומבטיח, ומבטיחה, שהם יטפלו בתופעה הזאת עד שיבוא סוף למגפת

אני בגיל צעיר ניהלתי ארגון למסורבות גט, ואני יודעת כמה זה קשה רגשית כשגם המאבק הוא קשה וגם הנושא הוא כמעט בלתי נסבל וצריך לפגוש דברים מאוד מאוד

שלפני ארבעה ימים מלאה שנה להתפטרות שלה, שהובילה את הנושא הזה במשך שנים רבות,

המקרים, אז בעצם אנחנו מכבדים יותר את כל הנשים וכל אדם באשר הוא, את כל האזרחיות והאזרחים. לכן, זה חשוב מאוד מה שאנחנו עושים.

תודה רבה, אדוני. אני מבקש מכולם לשבת. אדוני השר, נעבור להצבעה. להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת

כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית,

125), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת הכלכלה.

תודה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת החוק האחרונה

מוותרת, קסניה סבטלובה, לא נוכחת, חבר הכנסת גליק, אינו נוכח. אם כן, אני מבקש לשבת. אנחנו מגיעים להצבעה, ברשותכם. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5) (תיקון) (דחיית מועד התחילה),